אחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אנחנו מדברים כאן בבית הזה על צביון יהודי, מוכרים ססמאות של מדינה יהודית דמוקרטית לציבור, מתרגשים מכל החלטה הזויה וחסרת משמעות של השמו"ם המבטלת את הקשר היהודי למקומות הקדושים לנו, אך באותה העת, גורמים מתוכנו מרשים לעצמם למתוח את גבולות הסטטוס-קוו ולחלל את השבת בעיר הקדושה ביותר לעם היהודי, בירתנו הנצחית, ירושלים. על-פי כתבה באתר "בחדרי חרדים", בארבע השנים האחרונות ישנה עלייה של כ-77 עסקים הפועלים בשבת בירושלים, והכול בשיטת "מצליח", שבעיקרה מצליחה לפגוע ולדרוס את צביונה היהודי של מדינת ישראל. ואני שואל, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת: מתי הפקענו את השבת? מתי הענקנו לראשי הערים את הזכות לפגוע בקדושת השבת, בערכיה החברתיים ובצביונה היהודי של מדינת ישראל?

ועל המדינה להתוות מדיניות לעריה וליישוביה. מהמקום הזה אני קורא לראש עיריית ירושלים, ידידי וחברי ניר ברקת, לחדול מהפעולות ומהמיזמים הפופוליסטיים המחללים את יום השבת בעיר ירושלים, לכבד את הסטטוס-קוו ולהכיר בערכיו הדתיים והחברתיים של יום השבת.

חברי חברי הכנסת, אני קורא לשתף עמנו פעולה בשמירה על הסטטוס-קוו ויום השבת כיום החופש הלאומי של מדינת ישראל, המעניק לכל אדם באשר הוא את זכותו הטבעית לשבות מכל מלאכה ולהקדיש זמן למשפחתו ולרווחתו. נשמור על השבת, והיא תשמור עלינו.

תודה לחבר הכנסת יואב בן צור. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, אדוני.

ואחריו, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, כי אני צריך לקבל משלחת ביציע. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום השתחרר שיח' ראאד סלאח מהכלא, אחרי תשעה חודשים בכלא. כל אסיר שמשתחרר, משתחרר מאותו כלא שהוא כלוא בו, ואלה שהוא יקר להם מחכים לו בחוץ כדי להסיע אותו הביתה. אבל המקרה של היום הוא בלתי ייאמן ובלתי ייעשה: הם לקחו אותו באישון לילה לכלא אחר, שחררו אותו בבוקר, הסיעו אותו ברכב והורידו אותו ביפו. הוא תושב אום-אלפחם. איך יכול להיות שעושים מעשה כזה? ולא רק זה, חמור מזה: ראיתי את אימא שלו, שמגיעה עד כלא "רימון" בנגב, אימא שלו המבוגרת, והיא מחכה ומחכה עד שעות לפני הצהריים, עד שהיא יודעת שהוא בכלל לא נמצא שם, והיא יושבת ומחכה לו. דבר כזה הוא בלתי אנושי. לא יכול להיות שיבוצע. את העונש שלו הוא קיבל בכלא ובזה נגמר הסיפור. זה שמישהו אוהב אותו או שונא אותו, אסור שזה יקבע איך להתנהג. יש גבולות אפילו לשנאה.

תודה לחבר הכנסת עבד אל-חכים חאג' יחיא. חברי הכנסת, אני שמח לברך כעת משלחת מן הפרלמנט האלבני המבקרת בישראל ובכנסת, שחבריה נמצאים ביציע האורחים. מותר למחוא כפיים. (מחיאות כפיים) ברוכים הבאים, מכובדינו, לירושלים בירת ישראל ולכנסת, משכן הדמוקרטיה שלנו. ביקור זה הוא חלק משיתוף הפעולה המתרחב בין המדינות וחלק משורה של ביקורי אישים מאלבניה בישראל, ובראשם ביקורם של נשיא אלבניה, של ראש הממשלה, של שרים בכירים ושל יושב-ראש הפרלמנט. אנחנו זוכרים בהערכה רבה את העובדה שאלבניה היא המדינה היחידה באירופה שלפני השואה היו בה רק 200 יהודים, ואחריה 2,000 יהודים, נתון המדבר בעד עצמו. על אף היותה מדינה לא גדולה יחסית, מתגאה אלבניה בכ-70 חסידי אומות העולם אלבנים וכן בקהילה האלבנית הגדולה והתומכת כאן בארץ. מכובדי, אני שמח לבשר לכם שבבתי-ספר בישראל מתחילים ללמוד השנה על הצלת יהודי אלבניה בשואה. הפרויקט המיוחד יתרום ודאי רבות להיכרות של הציבור הצעיר עם פרק חשוב זה בהיסטוריה המשותפת של שני העמים. אני מודע לקשרים ההולכים ומעמיקים בין המדינות בתחום הכלכלי, ומקווה שהפרויקטים הגדולים שעליהם דובר רבות, בעיקר בתחום האנרגיה, יצאו לדרך כמתוכנן. כולי תקווה כי ביקור זה יעמיק את הקשרים הפרלמנטריים ונגלה אפשרויות חדשות ללימוד הדדי. לרגל חצי יובל שנים לכינון היחסים בין המדינות, ולרגל ביקורכם, השקנו היום בכנסת תערוכת צילומים המשלבת עבר והווה. לצד צילומים מלפני 25 שנים של עליית יהודי אלבניה לישראל, יש בה צילומים עכשוויים המבטאים את השינוי שחל באלבניה במרוצת השנים. אנחנו רק בתחילת הדרך. הידידות בינינו טובה מאוד, ויש לנו עוד פוטנציאל רב להידוק הקשרים ושיתופי הפעולה. ברוכים הבאים. (מחיאות כפיים) אני מזמין, בבקשה, את חבר הכנסת יוסי יונה. שאלת מי אחריו,

חבר הכנסת יוסי יונה, ואחריו, חברת הכנסת ענת ברקו. תהיתי, אדוני היושב-ראש, למה התכוונת. עכשיו הובהרה כוונתך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום התקיים דיון בוועדת העלייה והקליטה בתוכנית לשילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה. משרדי הממשלה השונים הציגו את הפרויקטים שהם מקדמים ואת הפעילות שהם עושים. רוב הפעילות מתמקד ביוצאי אתיופיה, הכשרה מקצועית, העצמה, הנגשה, דברים טובים. אלו הן הדרכים המרכזיות שבהן פועלים משרדי הממשלה כדי להבטיח את שילובם של יוצאי אתיופיה בחברה. אבל התמקדות בדרכים האלה זו רק חצי עבודה, אדוני היושב-ראש, ואפילו פחות מחצי עבודה. העבודה המרכזית צריכה להתמקד בנו, בחברה הלא-אתיופית. שם קיימים המחסומים העיקריים שמקשים על יוצאי אתיופיה להשתלב בחברה. אנחנו עיקר הבעיה, לא הם. המקרה המקומם של תרומות הדם מקורו בנו,

המקרה המזעזע של המוהלים המתמחים מקורו בנו,

את ההסללה של התלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך אנחנו עושים,

האפליה של יוצאי אתיופיה בכניסה למועדונים, לשוק העבודה, בדיור ועוד, זו אחריות שלנו,

המסקנה מדברי, אדוני היושב-ראש, ברורה: עלינו להשקיע את מרב המאמצים כדי למגר ולהפיל את המחסומים שאנחנו מציבים מולם. אם נעשה זאת, אז הקליטה של יוצאי אתיופיה בחברה, ההשתלבות שלהם בתוכה, תהיה טובה יותר ומוצלחת יותר. אנחנו הבעיה, לא הם. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת טלב אבו עראר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני ממשיכה בסדרת הרצאותי על השקרים הפלסטיניים. ישנה מפלגה בישראל שלעת עתה היא, עדיין, חוקית.

אני רוצה לתת לכם נתונים על המפלגה, ששיגרה עד היום שישה נציגים לכנסת. חמישה מתוכם היו מעורבים בהליכים פליליים על רקע אידיאולוגי, כלומר, טרור, אידיאולוגיה לאומנית, ואלו הם השמות: עזמי בשארה נמלט מישראל לאחר שנחשד במגע עם סוכן זר וסיוע לאויב בזמן מלחמה, חבר הכנסת זחאלקה הורשע במעורבות בהתארגנות טרור, ואף ריצה עונש מאסר על כך, סעיד נפאע הורשע במגע עם סוכן זר ויציאה למדינת אויב, ואף הוא ריצה עונש מאסר, חברת הכנסת חנין זועבי הורשעה בהעלבת עובד ציבור, להזכירכם, היא ירקה על שוטר ערבי וקיללה אותו בעת מילוי תפקידו, וזה בנוסף לכל הפרובוקציות שאנחנו רגילים לקבל ממנה,

הכנסת גטאס, שכעת הוגש נגדו כתב-אישום. איך אמר לי בכיר ברש"פ? אנחנו צריכים אותו בשביל שיבריח טלפונים סלולריים? צריכים אותו בשביל דברים אחרים.

חבר הכנסת היחיד שלא היה מעורב בהליכים פליליים, טאהא, היה לא רחוק, מאחר שפרסם דברים שאפשר היה לפרשם כקריאה לטרור. אז אני מציעה שאנחנו נתייחס למפלגת בל"ד כמו לתנועה האסלאמית. זה רק סמלי שראאד סלאח שוחרר היום מהכלא. אני מניחה שהוא עוד יחזור לשם, כי הוא בטח לא ישקוט על שמריו. ולכן אני מקווה שגם רשויות החוק יבינו שמפלגה שפועלת בניגוד לחוק-יסוד: הכנסת, והיא המקבילה כביכול החילונית של התנועה האסלאמית הצפונית, גם היא תהיה מחוץ לחוק וחבריה הטרוריסטים לא יגיעו לכנסת.

תודה לחברת הכנסת ענת ברקו. חבר הכנסת טלב אבו עראר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ברצוני לברך את השיח' ראאד סלאח על - - אהה. - - שחרורו מהכלא היום - - הוא יחזור - - - - - לאחר שריצה תשעה חודשים בכלא במאסר שווא, כאילו הורשע על הסתה לאלימות. נדמה לי שבמדינה הזאת מי שמתנגד לחילול מסגד אל-אקצא הוא מסית, מי שמתנגד להריסת בתים הוא מסית - - זה

חברת הכנסת ברקו, רק עכשיו דיברת. - - - - - ומי שמתנגד לקיפוח הוא מסית. אבל, לצערי, כשראש הממשלה מבקש ורוצה לאכוף, איפה ואיפה. כשאנחנו רואים, שומעים וקוראים שישנם יהודים שקוראים לרצוח ערבים, להרוג ערבים, לשרוף בתיהם של ערבים, אלה כנראה לא מסיתים בעיני נתניהו או גורמי האכיפה, המשטרה והשב"כ. אבל ראאד סלאח, בגלל שהוא מתנגד לקיפוח, לחילול מסגד אל-אקצא, הוא מסית. ולצערי, גם שר הפנים, שאתמול חתם על צו איסור יציאה מהארץ, למה יציאתו של שיח' ראאד סלאח מסכנת את ביטחון המדינה? לאן הגענו? הרי שיח' ראאד סלאח הוא אזרח ערבי במדינת ישראל. נדמה לי שהגיע הזמן שתפסיקו עם ההסתה נגד החברה הערבית ונגד מנהיגיה.

תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני ומכובדי השר, יש לנו במדינה שעות שבהן יש אחדות בין כל חלקי העם, יש שעות של פירוד, יש שעות של מחלוקת, ויש שעות שבהן עם ישראל יודע להתאחד עם דברים מסוימים. בשבוע שעבר הלכתי לנחם את משפחת חג'אג' במעלה-אדומים על הירצחה של בתם שיר חג'אג'. כשהגעתי לבית, מצאתי שם יהודים דתיים וחילונים ושאינם יהודים. כולם הגיעו לבית אחד, בית של אבלים, וכולם באים להתרכז באבל על ילדה צעירה, חיילת שנרצחה. דיברתי שם עם בני המשפחה, והם אמרו שבתוך האבל הנורא, בתוך המכאוב, כשיושבים על הקרקע, הם ראו את היופי של אזרחי ישראל ואיך אנשים מהדרום ומהצפון באים לנחם ולהיקרא ולהיות קשורים בכאב של אנשים שהם לא מכירים בכלל. אבל האבא שם אמר לי משפט שנחרת: חבל שרק בזמנים כאלה, כשרואים רצח של ילדה כל כך צעירה, עם ישראל יודע להתאחד תחת כאב ותחת שלום של אדם אחד.

דברי הכנסת חוברת י"ב ישיבה קצ"ג הישיבה המאה-ותשעים-ושלוש של הכנסת העשרים יום שלישי, י"ט בטבת התשע"ז (17 בינואר 2017) ירושלים, הכנסת, שעה 15:59 תוכן עניינים הודעה למזכירת הכנסת 3 מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ: 3 נאומים בני דקה 3 יואב בן צור (ש"ס): 3 עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה

4 דברי ברכה של יושב-ראש הכנסת למשלחת מן הפרלמנט של אלבניה 5 היו"ר יולי יואל אדלשטיין: 5 נאומים בני דקה 6 יוסי יונה (המחנה הציוני): 6 ענת ברקו (הליכוד): 7 טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת): 8 מיכאל

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני שעה קלה נפרדנו פה בכנסת משגריר ארצות-הברית היוצא, דן שפירו. גם אתה היית שם, וגם רבים מחברי הכנסת, הרבה יותר מאשר נמצאים כרגע באולם המליאה. הייתי אומר שהיה שם מפגן יוצא דופן וייחודי של חברי כנסת מכל סיעות הבית, שבאו לומר לדן שפירו תודה והערכה על חמש וחצי שנים שהוא עשה אתנו, שהיו בהן עליות וירידות והן היו מגוונות, אבל בסופו של דבר הן הוסיפו עוד, הוא הוסיף והשנים האלה הוסיפו עוד ועוד נדבכים של ידידות, של תמיכה, של קרבה בין ארצות-הברית לבין ישראל. בעוד שלושה ימים נראה נשיא חדש בבית הלבן. אני רוצה גם מפה לאחל לו הצלחה. אני חושב שהעולם החופשי זקוק למנהיגות, ואני מקווה שהוא ידע למלא את התפקיד הזה. אני מקווה שגם בעידן טראמפ, שמתחיל בסוף השבוע הזה, תימשך אותה ידידות מופלאה ששוררת כבר כמעט 70 שנה בין העם האמריקני לבין מדינת ישראל, וכולנו נתברך בה.

חבר הכנסת נחמן שי, וגם יישר כוח לך על זה שהגית וארגנת את האירוע הזה. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, המשטרה פרסמה היום, או אתמול, הודעה על הפשיטות של המשטרה ביישובים הערביים, במיוחד בצפון, כדי להחרים ולתפוס כלי נשק. לפי ההודעה, נתפסו כלי נשק בכמה יישובים: מג'ד-אלכרום,

דיר-אל-אסד ונצרת. מהתחלת השנה נתפסו תשעה רובים, 12 אקדחים וארבעה רימונים. אדוני היושב-ראש, בעניין הנשק החוקי, ואפילו הבלתי-חוקי, כנראה הפשע ומעשי הרצח מתבצעים בשניהם. שנים אנחנו דורשים מהמשטרה לפעול ולהפעיל מאמץ רב כדי להחרים את הנשק הזה, משום שבנשק הזה, מאז שנת 2000 נרצחו כ-1,200 צעירים ערבים, לצערי הרב. אנחנו מברכים על כל צעד, ואפילו על כל אקדח, אבל זה לא די, זה טיפה בים. לפי כמה נתונים, ואני לא יודע אם הם נכונים ומדויקים או לא, בישראל הנשק שהוא עם רישיון, כ-280,000 כלי נשק, אבל בלי רישיון, זה מגיע לכ-500,000 כלי נשק שהם בלי רישיון שמסתובבים. זו שאלה של זמן. אנחנו כל יום קמים עם מעשה רצח, לצערי הרב. אני עכשיו מחַדֵש מחָדָש את הדרישה שלנו, כחברה הערבית, מהמשטרה לפעול, להפעיל מאמץ רב, כדי שהנשק הזה ייתפס וכדי שייפסק הדימום היומי ביישובים הערביים.

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, ואחריה, חבר הכנסת יואב קיש. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברי חברות וחברי הכנסת, היום התקיים דיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה, דיון סגור ומצומצם שנועד רק לברר עניינים: האם נדון מחדש או לא נדון מחדש בתוכניות להרחבת התעשייה המזהמת במפרץ-חיפה. עם כל הדיונים שיש לנו כאן בכנסת על עוצמת האסון המתקרב ובא בחיפה, בכל זאת בוועדות התכנון מדברים על הרחבה. אבל יש איזשהו אור בקצה המנהרה. עמד כאן על הדוכן לפני כמה חודשים שר האוצר, שאחראי למינהל התכנון, ואמר: אני עצרתי את הרחבת בתי-הזיקוק. מהאמירה הזאת, "אני עצרתי את הרחבת בתי-הזיקוק" בואו נאמר כך: היום, בדיונים במועצה הארצית לתכנון ובנייה, לא ממש יצא הדבר. בסופו של דבר הוחלט חלק מהתוכניות להמשיך וחלק מהתוכניות לברר במשך החודשיים הקרובים, וכמו שנראה לי, הולכים לשבת עם היזמים ולראות איפה אפשר קצת לרכך ולמרוח את הציבור. בסופו של דבר, אני קוראת מכאן, מהבמה הזאת, לשר האוצר לעמוד מאחורי דבריו. אם הוא הבטיח לציבור והבטיח לתושבים שהוא יעצור את הרחבת בז"ן, לדאוג לכך שזה קורה.

תודה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת רויטל סויד. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, השרים,

אני לא בטוח שאשתמש אפילו בדקה, היושב-ראש, לעניין הזה. זו פנייה לחבר הכנסת באסל גטאס, פנייה פשוטה מאוד: שיתפטר מהכנסת ויחסוך לכולנו את תהליך ההדחה שהוא עומד לחוות, תהליך שלא היה פה בכנסת הזאת. אני לא חושב שהוא נותן כבוד לכנסת, במידה מסוימת, אבל לפעמים זה כורח המציאות. אנחנו נמצאים בדיוק בנקודה הזאת. אני פונה לחבריו מהסיעה, הרשימה המשותפת, חבר הכנסת אחמד טיבי, שתפנו אליו, תסבירו לו שהמהלך הכי נכון שהוא צריך לעשות זה להתפטר ולחסוך לנו, חברי הכנסת, את המשך הובלת חוק ההדחה.

תודה לחבר הכנסת יואב קיש. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי.

לפני שאנאם על מה שרציתי, מצטרפת לקריאה של חבר הכנסת קיש, ואני פונה אליכם, חברי פה: המעשה שעשה חבר הכנסת גטאס הוא בזוי. שיחסוך מאתנו את ההליך הזה של חוק ההדחה. אתם יודעים מצוין מה דעתנו על חוק ההדחה, כמה החוק הזה, מן הראוי שלא היה בא לעולם. אבל אין ספק שאתם אלה שצריכים להשפיע עליו להתפטר, כי דבר אחד בטוח: הוא יורשע והוא ישב וירצה מאסר, וחבל שכנסת ישראל מתבזה בחבר כנסת שכזה. רציתי לדבר על דיון שהיה היום בוועדה לצדק חלוקתי. אני מדברת על מור גבאי, זיכרונה לברכה, שנפטרה בדיוק לפני שבוע, ביום שני שעבר, ביום הולדתה ה-23, שלושה חודשים לפני נישואיה. מור נהרגה בתאונת דרכים, נפטרה מפצעיה בעקבות תאונת דרכים, שאירעה בצומת בית-הדר בכביש 4, צומת מסוכן מאוד, שכבר גבה חיי אדם ופצועים רבים. פניות של התושבים ושל ראש המועצה למשרד התחבורה,

לא הועילו. אני אישית פניתי למנכ"לית משרד התחבורה,

בבקשה שתפעל לכך שיהיה רמזור בצומת. לא צריך לגרום לכך שיהיה עוד קטל בדרכים, שעוד אנשים ישלמו בחייהם, כדי לדאוג לרמזור בצומת שהוא צומת קטלני. היום היה דיון בוועדה. משרד התחבורה אמר שהצומת הזה ייכנס לרשימה של מוקדי הסיכון, הוועדה תקבע מה הפתרון הראוי, ללא מועד שבו אנחנו יודעים שהיא תתכנס ומה היא תחליט. תתקינו רמזור בצומת. חבל. מור גבאי נהרגה בשבוע שעבר ביום הולדתה, שלושה חודשים לפני נישואיה. אני מקווה שהיא תהיה ההרוגה האחרונה. תודה, חברת הכנסת רויטל סויד. חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, בבקשה, גברתי. תודה רבה.

היושב-ראש, חברי השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, הובלנו היום, חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס, חיליק בר, אורי מקלב ואני, את יום הצלת המזון בישראל. גם אדוני היושב-ראש וגם יושב-ראש האופוזיציה השתתפו בכינוס שסיים את היום. אני רוצה לתת פה כמה נתונים לא פשוטים על זה שאנחנו לא החלטנו עדיין מה היעד הלאומי שלנו להצלת מזון: 18% מהאוכלוסייה במדינת ישראל במצב של אי-ביטחון תזונתי. מהצד האחר, מזון בערך של 19.5 מיליארד שקל, בהיקף של 2.4 מיליון טונות, הולך לזבל כל שנה. זה הולך לזבל ממטבחים גדולים וקטנים כאחד. אנחנו עדיין לא מצליחים להעביר את הצעת החוק, שהיא בעצם האמירה הברורה שלנו כאן על החשיבות בהצלת מזון. הצלת מזון, יש בה שלושה רבדים: רובד אחד, חברתי, הערבות ההדדית. לא יכול להיות ש-18% באי-ביטחון תזונתי ואנחנו זורקים אוכל לפח, יש ילדים רעבים במדינת ישראל ואוכל נזרק לפח. הרובד השני הוא הרובד הכלכלי, אפשר לחסוך הרבה מאוד כסף ולהוריד את יוקר המחיה אם נציל מזון במדינת ישראל. הרובד השלישי הוא הרובד הסביבתי. אנחנו חייבים להתקדם עם הצעת החוק שלנו, לעבור את המשוכה של משרד המשפטים ומשרד הבריאות, ולתת מטרייה משפטית ובריאותית לכל מי שתורם. אנחנו חייבים להחליט מה היעד הלאומי שלנו בהצלת מזון. אנחנו חייבים לצרף עוד ועוד גופים ממסדיים ופרטיים לתהליך הזה של הצלת המזון. היום, בכנס שסיים את היום הזה, קיבל תת-אלוף יוסי אילוק, קצין לוגיסטיקה ראשי, את אות עמותת "לקט ישראל", שאתה הובלנו את היום הזה, על העשייה הרבה של צה"ל והצלת מזון בכמות אדירה בצה"ל, שמגיע לבתי-ספר, לגנים ולבתי-תמחוי ברחבי הארץ. אני חושבת שנכון לכולנו להוסיף עוד ועוד גופים למהלך החשוב הזה.

תודה לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, בבקשה, אדוני. לנושא הבא. לא ביקשת לנאומים בני דקה? אז טעות שלי.

חברי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה. אנחנו עוברים לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: רוב עצום של הציבור תומך בהחלת ריבונות ישראלית על מעלה-אדומים ללא תלות בהסכם מדיני כלשהו, מס' 3805. אני כבר מודיע שהצעת הסיכום, וגם ההצבעה עליהן, יבואו במועד אחר. יפתח את הדיון חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ.

נחמן שי, יהודה גליק, אלי כהן וכן הלאה,

עד עשר דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, אנחנו, בעזרת השם, חבר הכנסת קיש ואני, עם יתר החותמים מכל סיעות הקואליציה על חוק החלת הריבונות על מעלה-אדומים, נניח את החוק הזה, בעזרת השם, על שולחנה של ועדת השרים לחקיקה כבר בשבוע הקרוב. הנשיא טראמפ מושבע, כידוע, ונכנס לתפקידו ביום שישי. נדמה לי שתהא זו מתנת קבלה ראויה לנשיא החדש אם ועדת השרים תעביר את ההצעה הזאת ביום ראשון ונקדם אותה כאן לחקיקה. אין דבר מתבקש מזה, גם בהינתן מאפייניה של העיר מעלה-אדומים, עיר ואם בישראל, נמצאת בקונסנזוס רחב מאוד בחברה הישראלית, יותר מ-40 שנה, יותר מ-40,000 תושבים. ערכנו במסגרת שדולת ארץ-ישראל סקר לפני כמה חודשים וראינו שהתמיכה הציבורית בהחלת הריבונות על מעלה-אדומים באמת חוצת מחנות וחוצת מפלגות. קרוב ל-80% חושבים שצריך להחיל את הריבונות על מעלה-אדומים כאן ועכשיו, ללא שום תלות בקיומו או בהיעדרו של משא-ומתן מדיני, למרות, ואנחנו לא עשינו הנחות לעצמו, ושאלנו את השאלות הקשות, האפשרות שיהיו לדבר הזה מחירים מדיניים.

שכאשר ערכנו את הסקר לא חשבנו שאנחנו הולכים לקראת מהפך, אופטימי,

ומלא תקווה, כפי שאנחנו חווינו עכשיו בארצות-הברית, כך שנראה לי שגם מחיר מדיני אנחנו לא אמורים לשלם על זה. זה הדבר המתבקש בגלל הדמוקרטיה. צריך לזכור: למעלה מ-400,000 אזרחי מדינת ישראל שגרים ביהודה ושומרון הם אזרחים שווי חובות שמשרתים בצבא, עושים מילואים, משלמים מסים, וכמו כולנו כאן, וכמו היושבים ביציע, הולכים אחת לכמה שנים, בין שנתיים לארבע, לקלפי, משלשלים פתק. אבל בשונה ממרבית אזרחי ישראל, שהבחירה שהם בחרו בסופו של יום גם מנהלת את חייהם, אותה הכנסת, אותה ממשלה שהוקמה, אז את אותם 450,000 אזרחים סוג ד', את החיים שלהם מנהלים פקידים, בין שזה במינהל האזרחי, בין שזה במשרד המשפטים, וזה גירעון דמוקרטי,

בעייתי מאוד מאוד. צריך לחזור למצב שבו הכנסת מנהלת ומקבלת החלטות גם בעבור אותם אזרחים. לפני שבוע, בנאום ארוך שנתתי כאן, שטחתי את השקפת עולמי על הדרך היחידה, לעניות דעתי, לסיומו של הסכסוך שאנחנו מנהלים כאן במשך יותר מ-100 שנות ציונות. אמרתי שאני משוכנע שדווקא כל הרעיונות של השמאל, שמשמרים את התקווה הערבית להקמת מדינה כאן,

הם שינציחו את הסכסוך הזה ויבטיחו שגם הנכדים והנינים שלנו יצטרכו לחיות על חרבם ולנהל אותו. דווקא אם אנחנו נבהיר שלא אמורה להיות תקווה להגדרה לאומית, למימוש שאיפות לאומיות אחרות מעבר לאלו של העם היהודי בארץ-ישראל, דווקא אז ייכון שלום, ייכון דו-קיום ואפשר יהיה לסיים את הסכסוך הזה. והשאלה שנשאלתי, נגעתי בזה ככה בקצרה, היא מה אני עושה עם הערבים ביהודה ושומרון ביום שאחרי. נחשף בפני כולנו אתמול אותו קמפיין של ההפחדה הגדולה על הדמוגרפיה, השד הדמוגרפי הענק הזה, שמאיים להטביע את מדינת ישראל. והשאלה היא שאלה טובה, והבטחתי להתייחס אליה,

בעזרת השם, את השש ומשהו דקות שנשארו לי כדי לנסות לומר מה לדעתי קורה ביום שאחרי: אחרי שאנחנו גודעים את התקווה של הערבים להקמת מדינה, למימוש שאיפות לאומיות, אנחנו פותחים בפניהם את שלוש הדלתות שיהושע בן נון פתח: הרוצה להשלים ישלים, הרוצה ללכת ילך, והרוצה להילחם יילחם. מה עושים עם "הרוצה להשלים"? אותם אלה שיבחרו לוותר על מימוש השאיפות הלאומיות וירצו לחיות כאן כאנשים פרטיים תחת השלטון של המדינה היהודית,

תוך שהם יכולים ליהנות מכל השפע והקדמה והטוב והיופי שהעם היהודי הביא לארץ-ישראל, כשהפריח אותה משיממונה לפני קרוב ל-100 שנה בראשית ימי הציונות. אז נתחיל רגע במילה אחת על הדמוגרפיה. אנחנו ככה מאוד רגילים להפחיד את עצמנו מהמגמות הדמוגרפיות, אז בואו נשים את הדברים בפרופורציות שלהם. צריך לדעת שבהיבט הדמוגרפי הזמן עובד לטובתנו,

בכל פרמטר שבוחנים את המגמות הדמוגרפיות מאז הקמת מדינת ישראל ועד היום, הזמן בעניין הזה עובד לטובתנו. הרוב היהודי הוא שהולך וגדל בין הירדן לים,

בלי שאני מתייחס לקו הירוק,

בהקשר הזה, וירטואלי לחלוטין, בין שהחלנו את הריבונות ובין שלא החלנו את הריבונות. בסוף, בתא השטח הזה: כמה ערבים וכמה יהודים יש.

אז בשנת 1960 ילדה אישה ערבייה בממוצע תשעה ילדים, קצת יותר מתשעה ילדים, ילדו אז הרבה. לעומתה ילדה האישה היהודייה קצת יותר משלושה ילדים, פער של פי-שלושה לטובת האם הערבייה. אחרי קצת פחות מ-50 שנה, בשנת 2009, הילודה אצל הערבים צנחה. זה כמובן תוצאה ידועה של תהליכי עיור והשכלה וחדירה של תרבות מערבית גם אל תוך הערבים משני צדי הקו הירוק. אז בשנת 2009 עמד ממוצע הילודה אצל אישה ערבייה על 3.5 ילדים, אצל האישה היהודייה, 2.9. צמצמנו את הפער משישה ילדים לאישה ל-0.6 לידות לאישה. בואו נדבר במספרים מוחלטים. בשנת 1996 נולדו במדינת ישראל 80,000 תינוקות יהודים אל מול 37,000 תינוקות ערבים,

לא לפני הרבה שנים, בסך הכול 1996 פער של קצת יותר מפי-שניים לטובת היהודים.

בשנת 2010 נולדו 125,000 ילדים יהודים במדינת ישראל אל מול בסך הכול 40,000 ילדים ערבים, גידול מאוד קטן אצל הערבים, מ-37,000 ל-40,000, אל מול גידול מאוד גדול, מ-80,000 ל-125,000. צמצמנו את הפער. כיום על כל ילד ערבי אחד נולדים שלושה ילדים יהודים בין הירדן לים,

משני צדי הקו הירוק. בואו נוסיף לזה עלייה.

היו לנו גלי עלייה, ובעזרת השם עוד צפויים לנו גלי עלייה גדולים של יהודים מכל מדינות העולם לארץ-ישראל. וגם הגירה שלילית, לא מעט ערבים.

ראיתי לאחרונה איזה סקר שנערך באוניברסיטת ביר-זית שמדבר על זה ש-32% מכלל האוכלוסייה ביהודה ושומרון ו-44% מכלל הצעירים מעוניינים להגר. אנחנו יכולים וצריכים לעזור להם להגר, בין שזה למדינות ערב, אותם אלה שירצו לממש שאיפות לאומיות ולא מוכנים לוותר עליהן, שיחפשו לעצמם, דיברנו על זה בשבוע שעבר כאן, באיזה "דאעש" לממש את השאיפות האלה. מי שירצה לאירופה, אירופה משוועת כידוע לידיים עובדות. נעזור להם להגר. השד הדמוגרפי איננו גדול כפי שנוטים לצייר אותו.

אם חלילה, חלילה, חלילה, תוקם מדינה ערבית בארץ-ישראל, היא כמובן תפתח את שעריה לרווחה למיליוני פליטים שיבואו ממדינות ערב. דווקא המדינה הפלסטינית היא שתטביע את המאזן הדמוגרפי שבין הירדן לים.

בואו לא נחיה באשליות שאותם מיליונים שיחזרו לכאן מירדן,

יישארו רק בתחומי המדינה הפלסטינית שתוקם ביהודה ושומרון. ברור שהם לאט-לאט יעוטו על הגדר. הם צריכים גם לאכול, ואני לא חושב שיהיה להם את זה במדינה שתקום להם אך ורק ביהודה ושומרון. בסופו של יום, אם יש משהו שמאיים על המדינה היהודית הוא דווקא הקמתה מדינה ערבית, שכפי שאמרתי,

אל חלקת הארץ הקטנה הזאת, מיליוני פליטים. ומה בכל זאת עושים? הרי אנחנו רוצים, הציב נכון מזכיר המדינה הפורש ג'ון קרי,

אם לא הולכים למדינה פלסטינית, אז או שאנחנו מדינה יהודית או שאנחנו מדינה דמוקרטית. אז אני לא מקבל את הדיכוטומיה הזאת, ואני הולך לפתוח עכשיו, ממש על קצה המזלג, שלוש אפשרויות למה עושים עם ערביי יהודה ושומרון ביום שאחרי. אני בכוונה לא מתכונן להכריע בזה, אני רוצה שנדבר על זה, אני רוצה שנתווכח על זה, שיתפתח בעניין הזה שיח בחברה הישראלית. אנחנו יותר מדי שנים מתווכחים בינינו על איזה שטות לא ריאלית, שמעולם לא הייתה ריאלית, שנקראת הקמת מדינה פלסטינית. ולא לחינם זה לא קורה, הרחבנו בזה בנאום הקודם. בואו נתווכח פעם אחת על הפתרון הריאלי, וזה איחודה של ארץ-ישראל, רק מדינה יהודית, ועכשיו בואו נתווכח מה עושים עם הערבים ביום שאחרי. אז אפשרות אחת זה של אוטונומיות קטנות, אזוריות.

מי שיסתכל על המזרח התיכון, אנחנו רואים שכל המדינות המלאכותיות, שסורטטו באיזה קווים גסים של עפרונות מערביים, קורסות כיום.

דווקא הנסיכויות הקטנות שבנויות בהתאם לתרבות ולדמוגרפיה, דווקא הן מצליחות לשרוד. ראש

שמחים שאתה כאן אתנו. מבטיחים לא לשעמם. אם אנחנו נקים ביום שאחרי אוטונומיות ניהוליות קטנות בשכם,

ברמאללה,

מי שמכיר יודע שאין הרבה קשר בין ערביי הערים השונות ביהודה ושומרון, גם הניב הערבי שלהן הוא ניב אחר בכל מקום, אז מצד אחד יש כאן מדינה אחת ריבונית, החלנו את הריבונות על כל השטח - - - - - - אחמד, שב רגע, עוד רגע אני אסביר.

אני הולך לדבר על התקווה שלך להיות ראש ממשלה. שב, תקשיב, לא תפסיד. תמשיכו ככה, אני אהיה. זאת אפשרות אחת, להקים אוטונומיות. הן יצביעו על ניהול החיים השוטף שלהן. מי מהם שירצה,

לממש שאיפות לאומיות, יכול לחפש הרבה מקומות לעשות את זה. אפשרות שנייה זה להעניק להם תושבות, כמו הרוב המוחלט של ערביי מזרח-ירושלים. אזרחות, אה, לא.

זאת אפשרות שנייה.

ואפשרות שלישית, נחמן, מי שמכיר,

לברכה, דגל בה, אני לא, הוא דגל בה,

ומי שהקשיב בפתיחת דברי, אני לא נופל על זה מהכיסא. ברור שכל אחת משלוש התוכניות האלה היא נדבך אחד שצריך להשלים בו עוד הרבה מאוד

בלי שום קשר לדעתנו לגבי סיפוח מעלה-אדומים, אתה יוצר משנה שלא מבוססת על כלום חוץ מעל דעתך האישית. ומשפט אחרון. בכלום. אין שום דבר - - - קודם כול,

אני אומר פה את דעתי האישית, ואני מרשה

יושבי-הראש, היוצא והנכנס, חברי חברי הכנסת, המעשה הזה שמציע חבר הכנסת סמוטריץ הוא התגרות בקהילה הבין-לאומית - - גם יואב קיש. אתה יכול להוסיף את שנינו.

לא

- - הוא אתגר לעולם הערבי ולפלסטינים, והכי גרוע הוא מטיל ספק ומכרסם ביסודותיה ובערכיה של מדינת ישראל ושל החברה

- - זה להקים מדינה דו-לאומית. זה לא. עוצרים את החזון של מדינה יהודית עם רוב יהודי מוצק, עם מיעוט ערבי של כ-20% שצריך לכבד את הזכויות שלו,

- - היושב-ראש הכוהן הגדול, המתוק.

בבקשה,

אדוני יושב-הראש, חברי וחברותי, אדוני השר,

הקלדנית,

אני מציע, אם אתה תקים את המדינה הפלסטינית שלך, תציע לו לוותר על תעודת הזהות הישראלית שלו לטובת תעודה פלסטינית,

כי גם הוא יודע מה טוב לו. גם הוא מבין מה טוב

לא, סינית, סינית. - - על בסיס קווי 67' - - יהודית?

הוא לא יגיד "יהודית". - - ומדינת ישראל, זאת האופציה הראשונה. האופציה השנייה היא מדינה אחת, שממנה הזהיר ג'ון

סקר בישראל,

וסקר בגדה המערבית ובעזה. - - - אם יהיו שני מועמדים, תקשיב גליק: אם יהיו שני מועמדים, ביבי וטיבי, תראו מה תהיה התוצאה, כי רוב הערבים יצביעו עבורי ועוד יהודים,

תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח, חברת הכנסת רויטל סויד,

חברת הכנסת

חברים. גליק, גליק, אני מבקש, אדוני,

חבר הכנסת טיבי, בבקשה. שלוש דקות.

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, ההתיישבות

משהו חיובי לשיחות השלום, שנמצאות בעצירה מוחלטת. אני רוצה להזכיר לכולם שהייתה לערביי יהודה ושומרון אפשרות לסגור עסקה בתקופת ברק, והם

נמצא פה ראש העיר מעלה-אדומים, בני כשריאל. אני רוצה להבטיח לך אישית, שאני וידידי בצלאל סמוטריץ והשדולה כולה נפעל בכל כוחנו לקדם את הצעת החוק הזאת, שעולה לוועדת שרים ביום ראשון הקרוב. אנחנו נעלה אותה לוועדת שרים, ואני מקווה שנקדם אותה

אז תגיד שהם לא עם. תגיד: הם לא עם. אתה רוצה שאני אגיד שהם עם?

- - - כל פעם. אז אני

האוטונומיה.

איפה הם יממשו את הריבונות של הצבעתם לפרלמנט? איפה אותם ערביי אוטונומיה יצביעו לפרלמנט? וזה מה שאמר ידידי בצלאל,

התשובה שלי היא כרגע,

חושב שמדינת ירדן, שבה הזהות של רוב האזרחים היא, ערביי יהודה ושומרון, תקרא להם פלסטינים,

בסדר? אתה תקרא להם פלסטינים, אני אקרא להם

הודעה לסגן מזכירת הכנסת.